בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת משנה של הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, הוועדה לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים. היום ט"ז